לדיון מוקדם: הצעת חוק פ/1900/18, הצעת חוק לאיסור שימוש בטלפונים ניידים במוסדות חינוך,

מאת חבר הכנסת אריה ביבי, והצעת חוק פ/1901/18, הצעת חוק צער בעלי-חיים (ניסויים

רבותי חברי

אנחנו מקיימים את הסעיף הראשון בסדר-היום, שהוא נאומים בני דקה. כל החברים המבקשים להשתתף, נא להצביע. בהזדמנות

חבר הכנסת עפו אגבאריה, ואחריו, חבר הכנסת אופיר

אדוני היושב-ראש,

אלימות, והשני,

אני לא מציע לאף מדינה בעולם להמשיך ולהטיף לנו בעניין הזה, לאחר שמאות אלפים מתושבי המדינה, בעיקר בדרומה, הותקפו במשך שמונה שנים ברציפות על-ידי מחבלי ה"חמאס". האחדות

ועוד כספים ועוד כספים ולקצץ במקומות שבהם היא לא היתה אמורה לקצץ, אדוני היושב-ראש.

חברת הכנסת אורלי לוי, ואחריה, חבר הכנסת אלדד. אדוני

מס שפתיים שכולנו מדברים ואומרים: נכון, הוא ראוי וצריך לעשות אותו, אבל צריך לעשות אותו באיזו

עכשיו, כשהוא שולח את חיילי צה"ל לגרש יהודים מבתיהם וכשהוא סוגר את ישיבת הר-ברכה כישיבת הסדר, הוא קרוב מאוד להשיג צבא קטן.

אני גם דיברתי לאט וגם השעון אצל היושב-ראש הוא לפי שתי דקות. ראיתי שיש פה רווח, וניצלתי את נדיבות היושב-ראש. מפאת המספר המועט של המשתתפים היום, אני נותן לכל אחד שתי

הרב עובדיה יוסף

כמוהו, בעולם הערבי, והוא משיב בצורה הזאת. כאשר ממשלת מצרים עמדה בפני בעיה של העברת כביש שנושק לבית-קברות

שראה בסקרים שזה נושא טוב, כי החברה בישראל לא אוהבת את ההצגה התקשורתית השמאלנית. - - - אדוני סגן שר הביטחון, מכובדי יושב-ראש הכנסת, כולנו הר-ברכה.

אני אתן לך מייד כשיסיימו.

חבר הכנסת חמד עמאר, אחרון הדוברים, בבקשה. אדוני

אשר התייחסו. אדוני הוא שר, והוא יעלה למעלה. הוא סגן או שר? חבר הכנסת אקוניס, פעם שר, תמיד שר. היום הוא ממלא תפקיד של - - - אני בטוח שהיו הרבה

הצבא, אלוף פיקוד המרכז, פנה

והרמטכ"ל פנה לשר הביטחון, שום שיקול פוליטי אין ביניהם,

הם מודאגים מזה שיש

כולנו היינו פה יחד בצבא. זה הצבא של כולנו.

חלילה, אפילו אם יש איזשהו מבט או היבט או איזושהי הרגשה בצד ציבורי אחד

היום, בגלל חנוכה. עכשיו אתה נזכר. דמי חנוכה. זה בבחינת דמי חנוכה. אין דמים משולמים על-ידי הכנסת אבל בהחלט זה דבר שהוא לרגל

יחד עם זאת, אני מתפלא שהעיר הזאת לא נכנסת למפת אזורי העדיפות הלאומית, כי מצד אחד היא נתונה תחת פיקוח הצבא כמו כל ערי העימות, וגם יש שם חובת שמירה,

אי-אפשר מצד אחד למלא חובות,

ולא לקבל את הזכות

נכון, נכון. צפת נמצאת בתוך המפה אם אומרים לך, ואומר סגן השר שהיא נמצאת. גם אם היא לא היתה עד רגע זה, הוא אחוז על-פי

אם אומרת חברת הכנסת רגב,

ודאי היא לא אומרת סתם. בסדר, אז כנראה זו טעות סופר, כמו שאומרים. ברשימה במחשב, זה לא מופיע שם. לא,

את המועד שבו הממשלה תשיב, בתיאום, תמיד אנחנו מנסים לעשות בתיאום. את, כמובן, הגשת הצעה לסדר-היום, ואת נוכחת

סימני ההתאוששות במשק אולי קיימים במרכז הארץ, אבל ביישובי הפריפריה קריסת המפעלים ואחוזי האבטלה גבוהים הם עובדה מוגמרת. השאלה היא, האם אנחנו רוצים פריפריה במדינת ישראל ומחויבים

אני מבקשת להציע לראש הממשלה להקים קבינט לענייני הפריפריה. הקבינט יעסוק וידון בתוכנית חומש לפריפריה ויעסוק בפיתוחה וחיזוקה. זו הזדמנות מצוינת בשנת הפריפריה להקים את קבינט הפריפריה, כפי שבעבר הקימו קבינט לענייני עלייה. אין ספק שהחלטה מסוג זה תביא

גם בעניין זה כבר קבעתי עם סיעות שונות ואמרתי ליושבי-ראש הסיעות, שגם חבר כנסת אשר הסיעה

ואני טוען ששתי מפות מונחות על השולחן. המפה האחת היא מפת אזורי העדיפות הלאומית, המפה השנייה היא מפת אזורי הצביעות

אבל שמעתי עיתונאים וגם חברי כנסת באים בטענות קשות מאוד כנגד הכללת 110,000 מתנחלים במפה הזאת, אגב, במקרה, אבל בדיוק על-פי שיעורם היחסי של המתיישבים ביהודה ושומרון באוכלוסייה הכללית במדינת ישראל. לא שמעתי חברי כנסת מישראל ביתנו, שזו

ועוד הערה אחת. ירושלים היא מהערים העניות בארץ, אדוני ראש הממשלה, ירושלים שילמה מחיר איום בפיגועי התאבדות, ירושלים מאוימת מבית ומחוץ וסובלת מהגירה

בבקשה, חברת הכנסת חנין,

אשר הוא ימלא את מקומו של חבר סיעתו, אשר יצא בשליחות הכנסת למועצת אירופה, ואנחנו נאפשר לחבר הכנסת בילסקי לומר את דבריו בנושא זה, ואנחנו נאפשר לשר כהן - - - - - - לא,

אין צורך. אנחנו היום, עד הדלקת הנרות, כבוד השר, אנחנו נשחרר אותך. יש עדיפות לאומית היום להישאר בכנסת. אדוני היושב-ראש, חברות

- - בכל מה שאת אומרת למתנחלים

אבל נדמה לי שדווקא בעדיפות הלאומית הזאת, שאנחנו מדברים בה, יש התייחסות - - - בטח, אחרי התערבותו של בג"ץ. בהחלטת

אלא שההיגיון של ההתנחלויות וההיגיון שמאחורי התקציב של ההתנחלויות הוא חלק מההיגיון של השוויון החברתי,

מצהירה, את זה היא מיישמת, והמענה על ההצהרה והמדיניות הזאת אינו מאבק לשוויון בתוך ישראל אלא מאבק על סיום הכיבוש,

הפירות והירקות, כך היה עם חוק הבצורת. עכשיו אני מסתכל ורואה חוק של עדיפות לאומית. יש לי פה שתי השגות. ברור לכולם שהעוגה היא אותה עוגה, ואם תתחיל לתת גם לזה וגם לזה וגם לזה, אולי

לקחת 250,000 300,000 איש,

ברור לכולם שבהסדר, שכל הסדר שנגיע אליו עם שכנינו, ואני מתפלל שיגיע הסדר, יהיה איזשהו הסדר שיכלול את גושי ההתיישבות הגדולים. אני חושב שזה כבר ברור לכולם. עכשיו, מה שקורה: אם אתה מבדיל בין גושי ההתיישבות הגדולים ובין מקומות

לא תבנו עכשיו עשרה חודשים, ולוקחת את אותו מקום, שאנחנו יודעים שבסופו של דבר לא יהיה בהסדר, ולוקחת גם את גוש-עציון,

חבר הכנסת

גם אבוא ואצהיר פה מעל הדוכן שיש דברים שאנחנו תמימי דעים בהם. אני אומר לך, אנחנו כולנו אזרחים של אותה מדינה. ונחזור לסיום,

האשקלונית הידועה, ואנחנו בעדה, דרך אגב.

אנחנו נגד התנחלויות - - - תהיה בעד,

- - - תני לאשקלונים לקדם את

במועד זה החל משרד ראש הממשלה, בראשות מנכ"ל המשרד, לבצע עבודת מטה להגדרת מפת אזורי העדיפות

גובש מדד משולב המכליל שני מדדים של הלמ"ס: 1. מדד הפריפריה, מרחק מהמרכז תוך התחשבות בגודל היישוב, 2. מדד כלכלי-חברתי, התחשבות במספר רב של

חוק עידוד השקעות בחקלאות, הטבות מס בנקודות מס הכנסה.

במפה הזאת, זו מפה של מסגרת עדיפות לאומית. המפות האלה של התעשייה, התיירות, החקלאות,

ואני שואל את השרים על התקציבים שאושרו, ואומרים: יש לנו בעיות עם התקציב,

בחלק מסדר העדיפויות הזה, לא יכולים לעמוד. אז מה? מה הממשלה הזאת רוצה לעשות? לזרות חול בעיניהם של

בא ביבי נתניהו ומצייר את המפה הפוליטית שלו בגדה המערבית,

יצירת גושי התנחלויות נוספים.

שאין לו בסיס,

רבה. חבר הכנסת שלמה מולה.

היושבת-ראש, צריך להגיד את האמת: העדיפות הזאת של הפריפריה היא

גברתי היושבת-ראש, כבוד שרת הקליטה, חברי כנסת נכבדים, קודם כול,

מדינת ישראל מוותרת בהדרגה על ריבונותה

וכל זה קורה במדינה שעדיין נמצאת, לצערי הרב, במאבק קיומי על הישרדותה.

משרד הביטחון מעביר הזמנות לחוץ-לארץ בתקופה של משבר כלכלי עולמי. פירוש הדבר שהמשרד מעביר לחוץ-לארץ עשרות אלפי מקומות עבודה. חייבים להבין שאנו

שחברת הכנסת סולודקין מעלה הוא נכון, ומציג פינה אחת מתחום מאוד בעייתי שנקרא תקציב הביטחון

חלק מייצור הנמ"ר אכן מועבר לארצות-הברית,

אני רק רוצה להדגיש את הנקודות שמנחות אותנו בביצוע המהלך הזה. קודם כול,

הביטחוניות והאחרות בלי שייפגע היקף הייצור באמצעות הזמנת מערכות לטנק ה"מרכבה" בהיקף גדול יותר,

אנחנו עושים הכול כדי להחזיק אותו.

אני לא בקי בפרט האחרון, עולה על כל המוצרים האחרים. יכול להיות שאני טועה ומישהו חושב אחרת בבדיקות חדשות כאלה ואחרות. אנחנו עושים

הנושא הבא: מי הקולחין של ההתנחלויות נשפכים לנחלים ולכפרים הערביים בגדה המערבית, הצעה לסדר-היום שמספרה 1820, של חבר הכנסת סעיד

אלפי שקלים על המועצה כתוצאה מפחת מים ומעמידים את ראשיה לדין פלילי על פגיעה בסביבה כתוצאה מזרימת מי הקולחין

רק 81 מתוך 121 ההתנחלויות בגדה המערבית מחוברות למתקני טיהור שפכים. משמעות הדבר היא כי כ-12 מיליון מטר מעוקב משופכי ההתנחלויות מטופלים, בעוד כ-5.5 מיליון מטר מעוקב מסולקים כשפכים גולמיים לוואדיות ולנחלי הגדה המערבית. השותפות הארורה הזאת, האם היא

בשופכיהן, רובם היו התראות. הוגשו רק ארבעה כתבי אישום. לשם השוואה, בשנת 2006 לבדה נקט המשרד להגנת הסביבה 230 צעדי אכיפה נגד רשויות בתוך ישראל. אני לא מניח שמישהו מלבד פרנסי ההתנחלויות חושב שהמים יזרמו בכיוון שהם רוצים שהם

נפאע, על-פי הנתונים הנמצאים בידי, של המינהל האזרחי,

שלא נמצאת בנתונים האלה, 80% מהיישובים היהודיים באיו"ש מחוברים למערכות טיהור שפכים.

אולי בכל זאת בוועדה. זה לא יזיק לאף אחד אם העניין יידון,

הציע. אולי באמת יוזמן מישהו - - - מבחינתי, להסיר מסדר-היום. אם רוצים לזה ועדה, זה לא נראה לי חשוב. דווקא בגלל מה שאמרת

לכן, אני חושב שאם נעביר את זה לוועדת הפנים, יכול להיות ששם המקום שניקח איזה צוות מצומצם - בכלל, מי שהיה בעברו ראש עיר, הוא תמיד טוב לצוותים כאלה. הוא לא מעביר הצעות